צהריים טובים

גם את הדיון הזה אנחנו מקיימים במסגרת יום הציון המיוחד לזכויות בעלי חיים. הדיון הזה נולד בגלל שבתקופה האחרונה אני נחשפתי להרבה מאוד פרסומים ברשת על מצבן הקשה של אותן חוות שעוסקות בהצלת בעלי חיים ובמקלטים של בעלי חיים בתקופת הקורונה. מי שמכיר את המקומות האלה יודע איזו עבודת קודש הן עושות ועושים, מי שהקים אותם, האמת שזה רובן נשים, אני חייבת להגיד, רוב מי שהקים את המקלטים האלה הן נשים נפלאות ואני יודעת איזו עבודת קודש הם עושים וגם המתנדבים הרבים שנמצאים שם. אנחנו מדברים פה על עמותות וארגונים שהקימו חוות ומקלטים אליהם מגיעים ניצולים של תעשיית משק החי או בעלי חיים שעברו התעללות וזה המקום שבו קודם כל מוענקים להם חיים, זה מקום שהם יוכלו להמשיך לחיות בביטחון ובשלווה, חיים טובים, שמחים ומאושרים. אני חושבת שאלה מקומות שכל מי שחמלה היא חלק מהחיים שלו מבין עד כמה המקומות האלה הם הכרחיים על מנת שאנחנו נוכל דרך חינוך להעביר את המסר הזה של שינוי שכל כך נדרש. רק על ידי זה שאנשים יכירו את אותן חיות תמימות ויבינו שאותה כבשה, אותו גרי או אותו סוס או חמור הוא כמו הכלב והחתול שיש לנו בבית והתרנגולת ותרנגול הודו, בדיוק כמו חיות המחמד שיש לנו בבית, אני חושבת שהמסר הזה הוא מאוד חשוב לקדם את אותם ערכים שאנחנו רוצים להוביל כאן. כולנו שמענו על הקושי שיש בכלל לכל המגזר השלישי בתקופה של הקורונה. המשבר הכלכלי שהנגיף הביא גרם להפסקה של תרומות להרבה מאוד ארגונים וכמעט כל ארגוני המגזר השלישי, לא רק בעלי חיים, גם ארגוני מגזר שלישי שעוסקים בנושא של רווחה או מה שלא תחשבו עליו הם נמצאים במצב מאוד מאוד קשה. בתוך כל הארגונים כמובן גם אותם מקלטי הצלה וחוות שהקריסה שלהם המשמעות היא לפעמים סכנת רעב ומוות לכל אותם בעלי חיים. מה שאני מציעה זה שאנחנו קודם כל נשמע את נציגות אותם עמותות ומקלטים, נבין מה קורה בשטח בתקופה הכלכלית הקשה הזאת ואחרי זה נרצה לשמוע מנציגי האוצר, המשרד להגנת הסביבה והחקלאות איך באמת אנחנו יכולים לעזור להם כדי למנוע את הקריסה הזאת. נתחיל איתך, קרן, כי אני חושבת שאת גם חווית לאחרונה, בגלל מזג האוויר, הייתה הצפה שוב באזור של החווה שלך. נכון מאוד. רק תציגי את עצמך לפרוטוקול. אז שמי קרן אור סלומון ואני המייסדת של עמותת 'חוות קרן אור'. החווה שלנו היא חווה שיקומית הדדית, אנחנו מצילים ומטפלים בחיות משק, בכלבים וחתולים, גם בחיות בר ובכל מיני בעלי חיים שעברו התעללות או הזנחה פושעת יחד עם אנשים מיוחדים שמגיעים לטפל בהם כאן. לעמותה שלנו, כפי שאני בטוחה שיש גם לשאר העמותות, יש תוכנית כלכלית מאוד מסודרת - - - קרן, זאת הוועדה היחידה בכנסת שמקבלת בברכה קולות של חיות ברקע, הכול בסדר. כן. אז התוכנית הכלכלית שלנו למעשה לא באה לידי ביטוי השנה, במיוחד בעקבות הקורונה. גם הסיורים שאנחנו עושים כאן במקום, הירידים, הופעות ההתרמה, הטיפולים שאנחנו עושים כאן, כל מה שאנחנו בדרך כלל עושים שמכלכל את העמותה שלנו באופן שוטף נעלם כלא היה. כמובן שתרומות הלכו ופסקו כי לאנשים אין איך לכלכל את עצמם אז בטח שגם לא עמותות, הוראות קבע נפסקו וההתעללויות לא מפסיקות, בעלי החיים עדיין נוהרים ומגיעים לכאן בכמויות אדירות. וכרגע גם יש לנו את ההצפות ויש גם כל מיני בלת"מים שקורים כל הזמן ואין לנו איך לשלוט בהם, לא בטבע ולא בשום דבר אחר וכרגע זה מגיע למצב שהעמותה שלנו במיוחד נמצאת במקום שהוא מאוד מאוד קריטי, שהיא זקוקה לאיזה שהיא עזרה. שוב, התוכנית הכלכלית שבדרך כלל עוזרת לה לכלכל את עצמה שוב ושוב ושוב משנה לשנה, מעונה לעונה, הלכה כלא הייתה בתקופת הקורונה. אני מבינה. תודה רבה לך, קרן. עדית, מיטל, מי מכן מחוות החופש תדבר? אני חושבת ששתינו נדבר. קודם כל תודה רבה רבה על זה שיזמת את המפגש החשוב הזה וזה ממש ממש בזמן ואולי אני אתן כמה מילים ומיטל תוסיף, כי יש פה כל כך הרבה צדדים לתקופה הכול כך לא שגרתית הזאת שלא הייתה צפויה ונמשכת מעבר לכל מה שניתן לדמיין. כמו שקרן אמרה ותיארה, אני חושבת שגם קרן וגם שרון, כל מי שנמצא פה בעצם חווה דברים דומים. הנושא של הסיורים, אצלנו זה גם לב ליבה של העשייה של החווה, הנושא של חינוך וסיורים לא מתקיים, עכשיו הוא מתקיים במסגרת מצומצמת און אנד אוף, כמובן כמו שקרן אומרת, חלק ממה שאנחנו מבססות את החסינות הכלכלית של החווה זה תרומות שניתנות בגין סיורים, כמובן שזה פסק כמעט לחלוטין בחודשים האלה, אין שבוע שלא מקבלים הודעות על ביטולים של הוראות קבע, שזה תרומות קטנות שהן מצטברות למשהו שאפשר לפחות להסתמך עליו בדרך כלל. אנשים נמצאים בחוסר ודאות כלכלית אז הם כמובן מבטלים תרומות, אבל התרומות הראשונות שיבוטלו זה לבעלי החיים מפני שאיכשהו תמיד תמיד בני אדם יהיו בראש סדר העדיפויות ובעלי חיים ירדו לתחתית. מיטל תיכף תספר קצת על הקשיים גם ברמה הטיפולית, אבל תרשי לי לצטט אותך רגע, תמיד מיטל אומרת שאולי יש מקומות שיכולים להוציא לחל"ת ויכולים להוריד עובדים ולהוריד עבודה, בעלי החיים לא מוכנים לא לאכול פחות, לא לקבל פחות טיפולים רפואיים, הם מגיעים במצבים שהם זקוקים לסופר סופר סופר טיפול בכל כך הרבה בחינות ואין איך להוזיל עלויות. זאת אומרת זה לא משהו על הפרק, היכולת להוזיל עלויות. אני אתן קצת למיטל לספר. אני אמשיך את אותה נקודה. מיטל,

קודם כל אני חייבת להגיד, כיוון שאת נמצאת פה ממש בחוץ אז תעשי ככה לטובת מי שרואה את השידור הזה ככה וִיש שאנחנו נראה איפה את נמצאת בחוות החופש ותסבירי בממש שתי דקות על החווה.

יש פה כבש שאם אני אשב במשרד עכשיו ואדבר איתכם אז מה שתשמעו ברקע זה צרחות כי אני לא לידו, אז אני צריכה להיות באזור שלו. נמצא פה לידי אמיר, שהוא עבר התעללות, הוא על כיסא גלגלים, הוא גם צמוד אליי כרגע. בכמה מילים אני רק אומר לכם שבגדול בעלי החיים שמגיעים אלינו, אנחנו מתמקדים בתעשיות המזון, אני לא אגיד לכם שב-100%,

ובאמת המקום שלנו נולד כדי להנגיש את בעלי החיים האלה, שאנחנו מכירים אותם בדרך כלל כמוצרים, כבעלי חיים, כבעלי אישיות בשם והאנשים שמגיעים לכאן מכירים אותם בשמות ואת הסיפורים ומי החברים הכי טובים שלהם ופתאום מגלים שהם לא פחות מדהימים מאלה שאנחנו בחרנו לקרוא להם חיות מחמד וקורים פה חיבורים מאוד מאוד מיוחדים בין בני אדם שמגיעים לחווה ובין בעלי חיים שבדרך כלל לא רואים אותם כבעלי חיים והם בעלי חיים. אז נוצרים פה ממש קסמים במקום הזה, אנחנו באמת שמים דגש על להכיר אותם לעומק, כל אחד מהם ואת הסיפור שלו. לגבי הקורונה, מה שקורה, כמו שעדית אמרה ואני אמשיך את זה, אחד הדברים ששמנו לנו כמטרה, אנחנו לא לוקחות בעלי חיים כשאין לנו יכולת לטפל בהם בצורה שאנחנו מאמינות שהם צריכים לקבל טיפול. זה בדרך כלל מאוד מאתגר כי זה בעלי חיים נכים ועיוורים שדורשים תשומת לב מאוד מאוד אישית, הרבה בעלי חיים כאן, אז יש חשיבה מאוד מרובה לפני קליטה של בעל חיים, לדעת שיש את היכולות גם ברמה הכספית וגם ברמה של כוח אדם. כוח האדם פה עובד מאוד מאוד קשה, כל דקה ביום וכל דקה בלילה כדי לתת להם את החיים שאנחנו הבטחנו להם. ברגע שהתחיל כל המשבר של הקורונה וכל בעלי העסקים הוציאו לחל"תים ונתקעו רק עם חשבונות הארנונה וכו' אז אנחנו, מעבר להחזקה של המקום עצמו, יש פה עובדים ואנשי צוות שאנחנו תלויים בהם, שבעלי החיים תלויים בהם, האושר שלהם, הבריאות שלהם, הטיפולים שלהם, אי אפשר להוציא לחל"ת, בלתי אפשרי. גזר הדין הוא גזר דין כזה שפשוט לא נוכל להעניק להם את החיים שמגיעים להם ותכננו להם. וכמובן עצם זה שנאלצנו להפסיק עם כל הסיורים כאן, אז גם מדובר בעזרה מאוד גדולה ותרומות למקום וזו כל המטרה שלשמה קמה החווה. הסיורים בחווה מראש הם לא סיורים, זה לא הרי ספארי שמגיעים כל היום אנשים ויכולים להגיע מאות ביום, זה סיור ביום בדרך כלל, לפני הקורונה זה היה עד 30 איש או עד 25 אנשים. מיטל, עכשיו במתווה הנוכחי אתם יכולים לקיים סיורים? אנחנו מקיימים סיורים של עד 18 איש, לפי המתווה הנוכחי, שגם זה לקח המון זמן. רק אחרי שאישרו לספארי לפתוח יכולנו אנחנו לפתוח, ושוב אני אומרת, זו לא השוואה נכונה. אנחנו 22 דונם, בספארי זה יותר, אבל נכנסים שם הרבה אנשים במהלך היום, פה זה קבוצה אחת שמאוד קל לשמור על מרחק כי זו חווה ענקית ומדובר על קבוצה קטנה, זה הכול. עצם ההכנסה של מקום כמו שלנו לקטגוריה של ספארי או מקום כזה היא לא נכונה במהותה. אנחנו פנינו לוועדת הקורונה, קיבלנו תשובה שלילית לגבי לפתוח את הסיורים עד שהספארי קיבלו את האישור שלהם ואני חושבת שההשוואה הזו לא נכונה. הדבר הזה, מעבר לזה שזו המטרה של החווה, להביא לכאן אנשים, אנחנו פתחנו את החווה כדי שאנשים יחוו את הקשר המיוחד הזה שאפשר לחוות עם חיות המשק ויכירו אותם בצורה אחרת, אז כל המטרה במשך חודשים, לא יכולנו לעסוק בה בצורה שרצינו לעסוק, גם היינו צריכים לשלם פה כמובן מחירים כלכליים מאוד מאוד כבדים וביטולי תרומות שגם עדית גם ציינה, שמגיעים בלי סוף. אז יצא שבאמת כמו תמיד בעלי החיים הכי נפגעים בסיטואציות כאלה.

תודה רבה לך, מיטל. נעבור לשרון כהן, 'להתחיל מחדש'. היי. תודה רבה קודם כל. אז כל מה שנאמר נכון, גם הקורונה הזאת נפלה והמשיכה, יותר נכון, לתוך החורף שמגדיל לכולנו לדעתי את ההוצאות הכלכליות, הכול יותר בלגן, הכול יותר מלחיץ. מה שקרה איתנו זה כמה דברים, קודם כל פינו אותנו מהמקום הקודם, אנחנו בחודש האחרון עברנו למקום חדש. האמת היא שהכול לטובה, עברנו למקום גדול פי שלושה במושב חרות, מקום מדהים, אבל זה נפל בתקופה מאוד מאוד לא פשוטה. הפסיקו הוראות קבע שעליהן אנחנו מסתמכים בעיקר, של אפילו עשרה שקלים בחודש. מה שהפסיק קודם כל זה הוראות הקבע. שוב,

מה שמפסיק דבר ראשון זה תרומות ובוודאי שתרומות לבעלי חיים. מה שעבר עלינו בתקופה הזו זה גם המעבר שממש לא הוזיל לנו את העלויות החודשיים אלא היינו צריכים לעבוד במקביל, עבדנו כפול בשתי החוות, כל פעם הקמנו איזה שהוא מתחם ועברנו, היינו צריכים להעביר את כולם ביחד תוך שבוע. כמה חיות יש היום בחווה שלך, שרון? 500 בעלי חיים שמתוכם 300 חיות גדולות. סוסים וחמורים ופרות? יותר, יש פרות,

כבשים,

חמורים, סוסים יש עשרות, חמורים יש מעל 100. מה שקרה איתנו, בגלל הקורונה לא הצלחנו לגייס מספיק כסף. עשינו קמפיין גיוס שעבד מצוין, אבל הסתמכנו גם על התרומות שהיו נכנסות באופן שוטף, התרומות האלה פסקו כמעט לחלוטין ונאלצנו להחזיק את המקום בחלק מהכסף שנכנס מקמפיין הגיוס הזה. נוצר מצב שהיינו צריכים לחיות חיים כפולים בשתי החוות. התחיל כבר חורף, כי לא הספקנו לעשות הכול בזמן כי לא היה מספיק כסף, התחיל חורף והיינו צריכים פשוט לפנות את בעלי החיים כמה שיותר מהר והרבה לפני הזמן, אז פשוט הקמנו כל פעם מתחם, המקום היה מוצף לחלוטין בחווה הקודמת. עשינו הכול בלחץ, זה גם עלה הרבה יותר כסף, יש לנו חובות כי אנחנו סגרנו עם ספקים לשלם עוד כמה חודשים כי פשוט אין לנו והיינו חייבים חייבים לעבור. מעבר לזה המקום פה הוא הרבה יותר גדול, אנחנו צריכים עוד עובדים, זה עוד הוצאות. אין לנו מאיפה להוציא גם כסף לעובדים הנוכחיים עכשיו, גם ככה היינו במצב מאוד לא טוב. מה שעוד קרה והגדיל, למרות שעצרנו את הקליטות בגלל המצב הכלכלי, יש יותר פניות, נזרקו סוסים, עשרות סוסים בשבוע, זה היה פשוט לא ייאמן. אפילו סוסים שהם בריאים, סוסים של חוות רכיבה שהיו מחזיקות ומכלכלות את עצמן. לא משנה שאנחנו לא תומכים בזה, אבל פנו אנשים עם סוסים שהם בריאים, זה משהו שלא קרה מעולם וביקשו שניקח את הסוסים שלהם כי הם לא רוצים למכור אותם לסוחרים. אנחנו הצלחנו להעביר את זה הלאה ולגלגל את זה בין עוד כל מיני, לחברים, לכל מיני אנשים שהיו מוכנים לקבל. זה היה מאוד מאוד קשה, כי אנחנו לא יכולנו לקלוט, אבל זה גם גוזל זמן, כמות הטלפונים עלתה, כי לאנשים אין, כל העסקים הקטנים קרסו ויחד איתם גם החוות הקטנות. אז זה גם הרבה מאוד בעלי חיים ומה שנאלצנו לעצור זה הסיורים, הסיורים היו מכניסים לנו אלפי שקלים בחודש. שוב, אלה סכומים שהיינו מסתמכים עליהם. אז הסכומים האלה נגמרו בנוסף לסכומים שאיבדנו, איבדנו הרבה מאוד הוראות קבע, הרבה מאוד תרומות חד פעמיות. זה אפילו לא נעים להעלות קמפיין בתקופה כזאת, היה לנו מאוד מאוד קשה להעלות את הקמפיין, אני לא יודעת איך הצלחנו לגייס את הסכום הזה, גייסנו חצי מיליון שקל, זה המון, זה מטורף,

אי אפשר להעלות ככה עוד פעם קמפיינים באוויר במצב הזה, בתקופה הזו, זה קשה מאוד מאוד, וכל זה תוך כדי המעבר. כן, ברור. טוב, המצוקה נראית לי מהשטח די ברורה. התמונה שאנחנו מקבלים מכל החוות ומכל המקלטים היא דומה בגלל שכל אותם מקומות, אתם בעצם התבססתם פחות או יותר על אותם מקורות הכנסה, אם זה תרומות ואם זה סיורים. אם יש מישהו שממש ממש חשוב לו להגיד משהו, אני מנסה פה שאנחנו נקדם את הדיון הזה לאיזה שהוא משהו אופרטיבי, יש פה עוד מישהו שנורא חשוב לו לדבר? יוסי ונורה, אבל אם אפשר רק בקצרה, לא לחזור על דברים שנאמרו. יוסי בוזנאה, בבקשה. אז כדי לקצר, כל מה שאמרו מאוד מאוד נכון, למעט הנושא של הסיורים אני הייתי עושה גם פנסיון של כלבים, מה שהיה עוזר לעמותות אחרות שמצילות כלבים. היינו משכנים אותם אצלנו, מטפלים בהם בכל מה שצריך ואז מעבירים אותם הלאה. מה שקרה עם הקורונה, כל הכלבים פשוט התרוקנו מכל הכלביות ואחר כך חזרו כפול כך שנוצר מצב שאצלי מפוצץ גם של כלביות אחרות, אז ככה שאין גם את הפנסיונים כמו שהיו. העמותות גם לא יכולות לעזור אחת לשנייה כמו שהיו עוזרות, זו הכוונה. אני דווקא הבנתי שבכלביות המצב דווקא טוב יחסית בעמותות,

יחסית אחרי הסגר הראשון ואז שחררו את כל האזרחים ואז החזירו את כולם לכלביות, ואז מה שקורה זה שמסתמכים יותר על העמותות האחרות, זו גם בעיה. זו נקודה שאני צריכה לבדוק אותה. תודה. נורה, עמותת עטל"ף. היי, אז ככה ממש ממש בקצרה. בניגוד להרבה עמותות אנחנו כולנו בהתנדבות, תודה לאל על המתנדבים, אנחנו לא נותנים שכר בכלל, אז אין לנו בעיה את המשכורות, יש לנו שתי בעיות אחרות. אחת זה באמת כרגע כל הציבור נגד עטלפים, אנחנו רואים את זה משמעותית גם בכמות הקריאות והפניות שאנחנו מקבלים, שזה לא אומר שיש פחות עטלפים פצועים, זה פשוט אומר שהציבור נרתע לעזור להם וגם הוא נרתע מן הסתם מלתרום לנו. והבעיה היותר גדולה זה שבניגוד לחיות מחמד וחיות משק אנחנו לא זכאים לשום תקציב מהמדינה, מאף גוף מהמדינה, אז כרגע אנחנו עובדים על כלום בעצם, ממש על אוויר. רק תני בכמה מילים על העמותה, אתם עוסקים בהצלה של עטלפים? אנחנו מצילים עטלפי פירות, כי עטלפי חרקים זה של רשות הטבע והגנים וחלק מהעניין שאנחנו מדברים על עטלפי פירות אנחנו קונים כמויות של אוכל בשווי של כמעט 1,500 שקל בשבוע. כל עוד אין מסעדות ומלונות זה אומר שהשוק הסיטונאי לא מביא וזה אומר שאנחנו לא יכולים לקחת, אז אנחנו נכנסים לבור מאוד מאוד גדול כי גם אם הציבור - - - אחרי זה נדבר,

אני אנסה לחבר אותך ל'לקט ישראל' כי יש להם כמויות מאוד גדולות של פירות וירקות ויש דברים שלא נותנים אותם לבני אדם ואני חושבת שזה יוכל אולי לעזור לכם, זה נראה לי מקור טוב. אז אחרי הדיון הזה נחבר אותך אליהם.

חבל שזה היחס לעטלפים, תמיד יש חשש מעטלפים ועכשיו הוא עוד גדול מזה. אז תודה לך על זה שאת מביאה גם את הנקודה הזאת. טוב, בואו ננסה לראות איך אנחנו יכולים לעזור. גלי דוידסון, מה העניינים? אני מתנצלת שבדיון הקודם הנושא של האכיפה פחות אבל פה באמת אנחנו יודעים שבמשרד הצלחתם להשיג סכום בנושא של ההקצאות של העזרה למגזר השלישי, איך הולכת העבודה מבחינת העזרה שלכם לעמותות?

קודם כל אני כן אגיד מילה אחת לגבי הדיון הקודם רק כדי לסבר את האוזן.

מבחינת המשרד להגנת הסביבה באג'נדה שלנו, לאורך כל השנים, אנחנו חושבים שהאכסניה הנכונה והמתאימה לחוק צער בעלי חיים זה במסגרת המשרד להגנת הסביבה. שמענו הרבה בדיון הקודם על המון עשייה לכאורה ואכיפה לכאורה של חוק צער בעלי חיים, בפועל ההכנסות מגיעות אל הקרן למען בעלי חיים ובמסגרת הזאת אני יכולה להגיד שהיא דלה עד לכדי לא קיימת. התקציב מגיע בסופו של יום מהתקציב של המשרד להגנת הסביבה כשלתחומים ספציפיים ומסוימים יש גם תקציב שמגיע מהאוצר. כמה כסף בקרן באמת הגיע מהקנסות בשנה האחרונה?

כשזה מגיע ל-100,000 אנחנו מתרגשים. זה סדרי הגודל האלה. זה מקומם. זה נע בין 80,000 ל-120,000, 130,000 כשאנחנו מדברים על תקציב של מחזור כספי בדרך כלל, בשנים נורמליות, שנע בין שבעה לעשרה מיליון בתוך הקרן. אז זו מילה קטנה לגבי זה. ואז לאן הולך הכסף? בעצם האנשים היקרים ששמענו עכשיו, שבעיקרן הן נשים יקרות ששמענו עכשיו, הם השותפים שלנו. העמותות והארגונים למען בעלי חיים הם גורם מאוד מאוד חשוב בתוך הנושא הזה של העולם של רווחת בעלי חיים ואנחנו רואים בהם שותפים מאוד חשובים בתוך התמונה הזאת. זה אחד הדברים הראשונים שאנחנו שומרים ומשריינים, זה תקציב לתמיכה עבורם, כשגם בשנים קשות אנחנו מנסים להגדיל משנה לשנה את התמיכה בהם כי יש יותר ויותר עמותות. אם בעבר היו הרבה יותר עמותות של רק חיות מחמד היום אנחנו רואים גם עמותות כמו חוות החופש, כמו חוות 'קרן אור', כמו שרון וכמו עוד הרבה. יש יותר עמותות ממגוון רחב של נושאים שמבקשות להיתמך ואנחנו כמובן מאוד רוצים לתמוך בהם. השנתיים האחרונות הן מאוד מאוד קשות בתוך משרדי הממשלה,

ויכול להיות שאנחנו הולכים לשנה עוד יותר קשה. ואנחנו כנראה הולכים לשנה עוד יותר קשה, מה שעושה לנו בתוך המשרד, בתחומים שאני מתעסקת איתם, שזה רווחת בעלי חיים,

כי אנחנו יודעים מה החשיבות של אותה תרומה. אני רוצה להוסיף על מה שציינו כאן העמותות, שגם נוסף לקורונה, הקורונה הגיעה אחרי חורף מאוד מאוד קשה שבהרבה עמותות נוצר נזק ממפגעי האקלים, הקורונה נכנסה למצב קשה מאוד גם ככה עם חורף קיצוני מאוד שהביא איתו את הנזקים שלו למתקנים בעמותות. אנחנו הצלחנו השנה להשיג תקציב ובימים אלה העמותות קיבלו את ההתחייבות של המשרד לתת להם את המענק השנתי. יחד עם זאת היה מאוד טוב ורצוי אם התקציב הזה היה גדל. אני רוצה להבין, גלי, אלה בקשות שהוגשו מתי? זו בעצם התמיכה לשנת 2020. כמה מבין המקלטים שדיברנו איתם מקבלים תמיכה מהקרן הזאת? יקבלו סדר גודל של 34 עמותות. מישהו מהמקלטים האלה בתוך הרשימה הזאת?

בתוכם גם שרון, גם חוות 'קרן אור', גם חוות החופש ועוד עמותות רבות ונוספות, שלא דיברו, אבל בהחלט נמצאות ברשימה, 'מקלט הקופים הישראלי' ויש עוד הרבה בתוך הרשימה. הסיוע הזה, הגודל שלו, זה מה שהיה בעבר או שאתם הגדלתם אותו לנוכח המצב? הצלחנו להגדיל את זה בצורה סמלית. התמיכה היא בארבעה מיליון השנה, לעומת 3.7

אז כמה בערך מקבלת עמותה כזאת? זה נורא תלוי ב - - - במה זה תלוי? זה תלוי באופי הפעילות כי התמיכה היא לקול הקורא כשהקול הקורא נחלק לפי קטגוריות, יש קטגוריה של טיפול ואחזקה, יש קטגוריה של חינוך, יש קטגוריה של שיפוץ המתקן. אתם מחייבים מצ'ינג? המצ'ינג הוא של 10%, מצ'ינג סמלי, הוא לא מצ'ינג של 50-50, זה 90% תמיכה, אנחנו על אחוז התמיכה המקסימלי שאנחנו יכולים בהתאם להנחיות של החשכ"ל. אני כן אומרת שארבעה מיליון ל-34 עמותות יש לי את ערוץ העברת הכספים לעמותות והיינו מאוד שמחים במשרד אם מכל הכספים שנצבעו בעקבות המצב של הקורונה היו מצליחים להקצות - - - תיכף נפנה למשרד האוצר. בקרן עצמה כמה כסף יש היום? הקרן עצמה, קשה לי להגיד מה התקציב שלה כי אנחנו מתנהלים בתקציב של 1 חלקי 12 וגם זה כבר בקושי. אנחנו נמצאים על אדים,

הבנתי. אז בואו נשתף את נתנאל אושרי. אני אציג את עצמי גם לפרוטוקול. אני נתנאל אושרי, רפרנט רווחה באגף התקציבים במשרד האוצר. רפרנט רווחה באגף התקציבים באוצר.

בדרך כלל פחות מתעסק עם הנושאים שהם בוועדה כרגע,

אז תראה איך סידרנו לך ככה איזה שהיא שבירת שגרה. נתנאל, אתה טיפלת במתווה לעמותות שנפגעו בקורונה. בין היתר, כן. פחות בפרטים, יותר בתקצוב. אוקיי, אז מה התקציב שהועבר? כמה מדינת ישראל תקצבה את המגזר השלישי בכללותו? נתחיל ככה, בתוך המענקים הראשונים, מה שנקרא הפעימה השנייה של המענקים לעסקים היו שם גם 200 מיליון שקל לעמותות, מלבד זה הקצינו 53 מיליון שקל ביחד עם הג'וינט במבחן תמיכה נוסף. זה ממש עכשיו פורסם להערות ציבור. עוד 100 מיליון שקל במבחן תמיכה בנוסף ל-53 הראשונים. בנוסף לזה כמובן שכל עמותה שהחזירה עובדים זכאית גם למענק החזרת עובדים לתעסוקה. היו הנחות בארנונה בתחילת הקורונה, הנחות במים, וכרגע אנחנו מחכים למבחן התמיכה של ה-100 מיליון שעדיין לא פורסם, אבל אמור להיות מפורסם בימים הקרובים, כרגע הוא להערות ציבור. ורק נגיד בינתיים שמתוך ה-53 מיליון שקל שהוקצו במבחן התמיכה הראשון נשארו מיליונים רבים שעדיין לא הוגשו תביעות בעניינם, אז יש עוד הרבה כסף. אז מה צריכות העמותות האלה ששומעות אותך עכשיו?

יש לך מושג כמה מתוך הכספים האלה שהוקצו, ה-200 לפחות, הוקצו לעמותות של בעלי חיים אם בכלל? אין לי פילוח כזה, אפשר לנסות להשיג. אז הוועדה תבקש את הפילוח הזה. ומה צריכות לעשות העמותות שעכשיו שומעות אותך? ממש בימים הקרובים הסתיים הסיבוב של הערות הציבור על מבחן התמיכה החדש של ה-100 מיליון, אני מציע לעמותות לקרוא אותו כבר עכשיו ולראות אם יש להם השגות ואם יש שם איזה שהוא תנאי שמגביל אותן, במידה שיש צורך להעיר, כמובן שאנחנו קוראים את כל ההערות, וברגע שהוא יתפרסם להגיש בקשה ולקבל את התמיכה הממשלתית. כמה זמן זה לוקח לקבל תשובה לקבל תמיכה ממשלתית,

אני לא יודע לגבי המבחן הזה, במבחן הקודם שפרסמנו בשיתוף עם הג'וינט זה היה די מהיר, בין שבועיים לחודש,

היה זמן מענה מאוד יפה. אבל אתה אומר שמתוך ה-53 מיליון האלה יש עוד מיליונים שלא חולקו.

איך אפשר להגיע אליהם? צריך להגיש תביעה. אפשר בגוגל להקליד מבחן תמיכה לעמותות עם אלכא ולהגיע לדף נחיתה, יש שם את כל הפרטים, אפשר להגיש תביעה מאוד מאוד בקלות. מישהי מבין כל העמותות, ניסיתם להגיש בקשה לזה? קרן אור. אז אנחנו ניסינו לגשת, גם לפעימה הראשונה וגם לשנייה וגם עכשיו הסתכלנו על מה שיצא ביום חמישי האחרון בשביל לראות באמת אם אנחנו יכולים לגשת לשם. הפעימה הראשונה, הסכום שהיינו צריכים להגיע אליו בשנת 2019-2018 של תרומות מהציבור, תמיכה מהציבור, היו לא הגיוניות, אלה היו סכומים שאי אפשר להגיע אליהם.

זה רק עמותות נורא גדולות וחזקות, עד כמה שאני זוכרת, עם 20 מיליון. בדיוק. זה מתחיל מ-300,000 שקל הכנסה עצמית. זה האחרון. ה-200 מיליון, אני זוכרת כי אז עוד הייתי בוועדת הקורונה, דובר על 20 מיליון, זה היה רק עמותות בסדר גודל של 'לתת' וכאלה שהיו אז מתאימות לקריטריונים האלה.

אבל מבחן התמיכה שפרסמנו ביחד עם אלכא היה בדיוק כדי לתת מענה לעמותות שהן יותר קטנות מזה, למיטב זיכרוני בין 300,000 שקל הכנסה עצמית ל-20 מיליון. אז ראיתי את זה ביום חמישי האחרון, הבעיה היחידה שלי היא זה שבוחנים את זה לפי שנת 2018, העמותות שעוסקות בצער בעלי חיים כמות בעלי החיים שלנו הולכת וגדלה עם השנים, יש לנו יותר ויותר הוצאות, זאת אומרת למה לא לבחון אותנו לפי שנת 2019 ולא רק לפי 2018? אנחנו הולכים וגדלים ומטפלים ביותר ויותר ויותר ויש לנו יותר פיות להאכיל ויותר מקרים טרגיים ומלחמות ובתי חולים ומה לא.

יש המון הערות שדווקא אומרות ההיפך, לכן אני מציע, מבחן התמיכה החדש של 100 מיליון עדיין פתוח להערות ציבור, לכן ההצעה הכי טובה שאני יכול לתת בשלב הזה זה לפנות להערות הציבור האלה, לכתוב את הטענות והן ייענו בצורה מסודרת. אנחנו עוברים על כל הערות הציבור, בוחנים אותן ביחד עם כל מכלול השיקולים לפני פרסום המבחן הסופי. טוב, פנינו לפני יומיים, נחכה לשמוע.

יש עוד מישהו מהעמותות שהגישו ושיכול להגיד מה עם זה? אז קודם כל אנחנו באמת ננצל את ההזדמנות הזאת ונגיד לכם כבר עכשיו להעיר הערות ציבור לגבי הכסף שעוד עתיד, אותם 100 מיליון, וגם להגיש לאותם 53 מיליון שעדיין יש שם כסף. אני רוצה לשאול את חן הניג, ממשרד החקלאות, איפה אתם בתמונה הזאת בעזרה לעמותות מהסוג הזה? האמת שלא קיבלנו פנייה מהעמותות, אני יודעת שיש בעיה עם כפל תמיכות, אבל הייתי שמחה אם אין בעיה עם כפל תמיכות, בוודאי.

אני יודעת שיש בעיה עם כפל תמיכות. מה זאת אומרת, אם מקבלים גם דרך זה וגם ? כלומר מי שמקבל דרך הקורונה, את המענקים המיוחדים האלה, לא יכול - - - לא בהכרח מהנושא של הקורונה, כי אני חושבת שאת זה הסדירו, אבל אם מקבלים נגיד מהגנת הסביבה או ממקום אחר זה יכול להיות בעיה, אבל צריך לבדוק את זה עם החשבים שלנו, אולי אפשר למצוא פתרון, אנחנו פה בשעת מצוקה, אני מסכימה איתך, הלוואי שאפשר. אני באמת אשמח.

גלי, בבקשה. אם לומר את האמת, בתוך המשרד להגנת הסביבה כבר קיימים מבחני התמיכה והמנגנון התמיכתי ואני מציעה, אם משרד החקלאות ירצה להעביר אלינו תקציב מהתקציב שיועד לנושא של רווחת בעלי החיים אנחנו נוכל ל - - - זה רעיון מצוין,

אם אנחנו לא רוצים כפל תמיכות אז אתם תעבירו. אני אגיד לך, חברת הכנסת חימוביץ', אני הייתי שמחה לעזור לעמותות הקטנות כמו נורה, אני יודעת שפה עוזרים תמיד לגדולות ולחזקות וכואב לי, ואני מודה שכואב לי, דווקא חוות החופש, העמותות הקטנות, אלה שלא מוצאות את עצמן מתאימות, נמצאות בדיוק בתלם או בהגדרות או בוועדות או אין להם ספרים מסודרים, דווקא אלה נופלים בין הכיסאות ודווקא אלה שנותנים מכל הנשמה, כאלה כואב לי לראות. וגם קרן. אני פשוט רואה את העמותות האלה שהן עושות מתוך הנשמה, שרון כהן, שוב, אנחנו נלחמות על כל סוס. אני רוצה לקטנות יותר לתת יותר, אני חושבת שהגדולות והחזקות,

נמצאות. אני רוצה להדגיש שהעמותות שנתמכות בתוך המשרד להגנת הסביבה מרביתן הן עמותות קטנות, הן לא עמותות גדולות, וככאלה,

אני חושבת שהקונסטלציה הנכונה והמוסדרת לא תהיה ללכת בכיוון של תחרות על מי תומך, אלא - - - ברור שלא, אני מנסה לראות איפה פה אתן יכולות להתחבר. אני מסכימה איתך לחלוטין, אני מתחברת למה שאת אומרת ואני מוסיפה שאותו חיבור יכול להיות בדרך המלך על ידי תמיכה שתתבצע

יש אצלנו כבר תמיכות, יש מבחני תמיכה שמסדירים תמיכה מעמותות קטנות ועד עמותות גדולות. האם נורה נתמכת על ידכם? לפי קריטריונים מאוד ברורים שבמסגרתם - - - האם נורה נתמכת על ידכם? אני לא רואה לנכון להתנצח על עמותה זו או אחרת, אבל העמותות שנתמכות על ידינו,

יש עמותות קטנות ביותר, זה מתחיל מעמותות קטנות מרמת החי משק עד לעמותות גדולות כמו SOS חיות או 'תנו לחיות לחיות' או צער בעלי חיים רמת גן. יש מגוון מאוד רחב, יש כאלה שעוסקות רק בחינוך ויש כאלה שעוסקות גם באחזקה. זה מגוון מאוד מאוד רחב של תמיכות קיים. חן, יש אצלכם תקציבי תמיכות שלא נוצלו? לא, אין אצלנו, אבל כהרגלי אני אשבור קיר אם אני אצטרך ואני אשיג לעמותות האלה. נורה מכירה אותי, כל מי שמכיר אותי כבר יודע שאני כזאת, אבל אני אשמח שזה באמת יילך לפי הקווים שאני רואה לנכון. מי שפה לא נתמכת כמו שצריך ומי שצועקת למצוקה ואני שומעת את מצוקתם, בהם אני רוצה לתמוך ולא בקווים שהיום נמצאים. לכן אם זה הולך,

בדרך שלי לעמותות הקטנות אני אהפוך קירות. אם תעזרי לי, חברת הכנסת חיימוביץ', אני בטוחה שביחד אנחנו נצליח להשיג כספים בשבילם.

את יודעת שאני אשמח לעזור לך, אני פשוט אשמח שפחות נעסוק, במיוחד אנחנו פה, באני ושלי וכזה, אלא באמת נחפש איפה אנחנו מוצאות את הביחד. בסופו של דבר הכספים האלה, גם של משרד החקלאות וגם של המשרד להגנת הסביבה, מגיעים מהכיסים של כל מי שפה בזום משלם מיסים. אז הקטע הזה של הכיס שלי, אני אחליט,

בואו ננסה כאילו אני בטוחה שכולנו פה מאותן סיבות, המניעים שלנו הם המניעים של חמלה ורצון לעזור לבעלי חיים אז אני רוצה שנהיה המקום היחיד שמוריד את האגו, ייקח את כל הסיפור הזה קדימה וננסה לראות איפה אנחנו פה שוברות את הקירות, פותחות את החסמים, אם אסור שיהיה כפל, אז אולי צריך להעביר את זה דרך מקום אחד כדי שלא יהיה קטע של כפל תמיכה.

אני חושבת שהמצוקה שעולה פה מהשטח היא אמיתית ונוגעת ללב ודורשת קצת יציאה מהקופסה. אני מסכימה איתך, לי לא נשאר כלום, אני כבר בחריגה, חרגתי השנה, אבל אני שוב אומרת, אני אפנה ללב של כולם ואני אנסה לגייס, אבל אם אני אגייס ואני נלחמת אני ממש רוצה שזה יגיע למי שנמצא פה. טוב, גם אני. גלי, את רוצה להגיד עוד משהו? רק רציתי להוסיף ספציפית לגבי נורה שמתעסקת עם חיות בר, אנחנו בקשר ואנחנו נבדוק ביחד עם רשות הטבע והגנים וביחד עם נורה מה הם הקווים שניתן לסייע כי בהחלט העבודה שלה היא מרשימה.

אני אסכם את הדיון הזה, אני חושבת שעלתה פה תמונה באמת מדאיגה של המצב בשטח, של עמותות שעושות באמת מעל ומעבר, עבודת קודש לטובת בעלי החיים, אם זה חיות מחמד ואם זה חיות משק. אני חושבת שנדרשת פה מוכנות לפעולה קצת יוצאת דופן בהיבט הזה של העזרה שנדרשת באופן מיידי. אני קודם כל קוראת לכם, לכן, העמותות, תיכנסו לאותו תזכיר להערות הציבור, הם חייבים לקבל את האינדיקציה שיש מצוקה גדולה בקרב עמותות של בעלי חיים, צריך להכניס שם את הצרכים המיוחדים של עמותות ומקלטים מהסוג שלכם והכסף שם קיים, אז צריך באמת לנסות לעשות הכול כדי לקבל ממנו את התמיכה האפשרית. אני גם אמשיך ואעקוב אחרי מה שקורה בנושא הזה על מנת לנסות גם להאיר את הבעיה וגם לנסות לנתב עזרה וסיוע. וזהו, אני מאחלת לכולנו שנמשיך לעשות טוב ולהציל כמה שיותר בעלי חיים. אז תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 15:26.